הנושא על סדר היום הוא פעילות האולפנים לעולים חדשים.

רוצה פתרון בעניין הזה. רבותיי, אני רוצה כבר בישיבה הזאת שנצא עם איזה בשורה. אני יודע שאתה תטפל בבעיות, אבל אם אפשר בשורה כבר עכשיו כי הבעיה היא עכשיו, אנחנו לא יכולים להמתין לאישורי התקציב ולסוף השנה. היום יש בעיה עם אלה שלמדו באולפנים ובגלל הקורונה הפסיקו את הלימודים. כל הסיפור הזה של ללמוד בזום כשמדובר בעולים חדשים לא הולך כל כך, זה לא ישראלים שלומדים באוניברסיטה ולומדים כביכול בזום. פה הם צריכים בעצם עוד חודשיים, מי שצריך חודשיים,

כל אחד בעניין שלו, לעשות השלמה של האולפן. זה אומר שצריך להגדיל להם את סל הקליטה או משהו כזה בתקופה הזאת כדי שהם יוכלו ללמוד. אין הרבה כאלה, אבל מי שיש שניתן לו את האופציה הזאת כי בלי שהוא לומד את השפה הוא לא יכול להיקלט כמו שצריך, אנחנו יודעים את זה. זה הדיון השני. בעקבות מה שעלה בדיון הראשון אנחנו החלטנו לקרוא לך. בדיון הקודם, שהתקיים ביוזמתם של חברי הכנסת רזבוזוב וקוז'ינוב, ב-24 ביוני 2020, עלתה מצוקתם של עולים חדשים שהתחילו בלימודי אולפן ובגלל הקורונה הלימודים נפסקו. העולים החדשים לא הצליחו לרכוש את השפה וביקשו להאריך את משך הלימודים באולפן. העולים סיפרו כי הלימודים שבוצעו באמצעות הזום לא בוצעו בצורה מיטבית ומוצלחת. בסיכום הישיבה ביקשנו לקבל הערכה כמותית ותקציבית,

מדובר ומה העלויות הכרוכות בהמשך הלימודים. דיון ההמשך יתקיים ב-14 ביולי, בשבוע הבא.

לקראת הדיון הזה קראנו לך כבר לכל העניינים. בדיון הקודם עלתה גם הסוגיה של מנהלי האולפנים שלא מקבלים ממשרד הקליטה הפניות חדשות, אישור זכאות, ואוצ'רים עבור תלמידים חדשים. בדרך כלל מדובר פה על אולפנים פרטיים, לא על האולפנים של המדינה או הסוכנות. הם רשאים רק לסיים את מה שהם התחילו לפני הקורונה, שזה לא יעלה על הדעת, דבר כזה, כי עדיין גם עכשיו בתקופת הקורונה עלו עולים, הייתה עלייה של 2,000 ומשהו עולים בתקופת הקורונה. הסוכנות הייתה פה, אנשים עוד עולים. נכון, עצרו את זה טיפה, אבל עולים והם גם צריכים פתרון, לא להגיד להם שימתינו עכשיו עד שהקורונה תסתיים ואחר כך תדברו איתם. מתחילת הקורונה הם לא קיבלו תלמידים חדשים, רכישת שפה היא המפתח להשתלבות בחברה ובשוק התעסוקה. איך אני אומר השתלבות ואת לא קפצת? זה לא יכול להיות דבר כזה.

אני שמחה שאני שיניתי את ה - - - עם הצפי לגלי עלייה יש צורך לבצע שינויים והתאמה לעידן הנוכחי. בכנסת ה-20 דובר על אולפן אינטרנטי כך שעוד בחו"ל העולים הפוטנציאליים יוכלו ללמוד עברית באופן מסודר ומקצועי.

כמו כן שאלה נוספת שצריכה להישאל, האם שיטות הלימוד באולפנים נבחנו לאחרונה. בבקשה, כבוד השר. השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: קודם כל, אדוני היושב ראש, תיכף אני אבקש מרוית קצת לתת לך מידע על האולפנים. שים לב שיש לנו עד 11:00. השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: צריך להבין איך עובד כל הנושא של האולפנים כאן בארץ. יש אולפנים

שמי שמלמד שם זה מורי משרד החינוך, זאת המערכת שעכשיו תחת האחריות שלי במסגרת המשרד להשכלה גבוהה והמשלימה. במערכת הזאת זה הרבה מאוד אולפנים ומורים. רוית, אולי כדאי שתשימי מצגת? רק להתרשם מבחינת המספרים.

כמו שאתה רואה, בשנת 19' היו 90 אולפנים, היו 20,000 לומדים, שזה מספר שיא בהשוואה לשנים

ומלמדים במסגרת הזאת כ-500 מורים. זה ההיקף של המערכת הממשלתית. בנוסף לזה ישנם אולפנים פרטיים שאנחנו לא אחראים עליהם, הם פועלים במסגרת - - - מי נותן להם ואוצ'רים?

משרד הקליטה נותן ואוצ'רים לעולים. אז הם לא מקבלים. השר להשכלה גבוהה

בכל הסדר הוואוצ'רים, העולה יכול לבחור האם הוא הולך לאולפן של המדינה או שהוא הולך עם ואוצ'ר לאולפן. לפעמים זה גם מתקדם, לפעמים הוא מתחיל באולפן של המדינה ואז עובר בשלב יותר מתקדם, שהוא יותר גמיש בשעות, לאולפן הפרטי. שתי המערכות האלה משלימות אחת את השנייה וחיות די בשלום אחת עם השנייה. וקצת תחרות גם לא יזיק, זה תמיד טוב. סך הכול מספרית לכמות העולים שיש היום וגם לצפי עד סוף השנה המערכת הזאת יודעת לתת תשובות. אם יהיה פה פיצוץ במספרי עולים ב-21' המספרים האלה לא - - - אני מאמין שתדע להתארגן. הבעיה היא היום. אנשים שבגלל הקורונה הם מה שיהיה אחר כך יהיה. השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: עכשיו לגבי הקורונה. יש עוד בעיה אחת שהפנתה את תשומת ליבי היועצת המשפטית, העולים שזכאים למגורים, רק הם יכולים ללמוד באולפן. כל עוד הם באולפן הם זכאים למגורים. בדיוק, הם זכאים למגורים. יש תוכניות, והיו נציגים שעלו בדיון הקודם וטענו שהם נאלצים לעזוב את הסדרי המגורים שהם נמצאים בהם כי לכאורה הם סיימו את הלימודים באולפן והם נאלצים לעזוב את הדירות, את המגורים. השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: בחלק מהאולפנים יש סוג של פנימיות. כן, גם חלק מהמקומות של הסוכנות זה ככה.

נדמה לי שהם דיברו על אמצע יולי שהם נאלצים לעזוב את הדירות שלהם למרות שבעצם הם לא סיימו את הלימודים. זה של הסוכנות יותר.

להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: בדיוק,

לא משנה, אתה אחראי על העניין הזה. השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: לא, לא, לא. עוד פעם, תפריד, ישנם אולפנים שהם פועלים בשיטת הוואוצ'רים. לא,

היא מדברת על אולפנים של הסוכנות, שהם נותנים להם גם מגורים. אם הם לא לומדים הם לא יכולים לתת להם מגורים. אז מפסידים פעמיים, גם אין להם דירה וגם אין להם - - - השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: כל הנושא הלוגיסטי, התקציבי, בנושא הזה מטופל על ידי הסוכנות ומשרד הקליטה, אנחנו נותנים שירות הוראה, זאת אומרת שאנחנו כמשרד אחראים על המורים ועל השעות.

השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: תלוי על מה. מה, אתם עושים צחוק? תרכזו את הכול ביחד. השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: ככה זה עובד. שמישהו אחד יעשה את זה. לא, שיהיה אחראי.

יכולים משרד הקליטה לעשות משהו, הסוכנות משהו ואתם משהו, אבל מישהו צריך להיות בעל בית, אם אין בעל בית אז כל אחד עושה מה שהוא רוצה.

בעל הבית המוביל צריך להיות משרד הקליטה, כי בסוף זה תהליך קליטה, זה התהליך, אנחנו אחראים על הפן החינוכי, לתת שעות הוראה לעולים בצורה הכי טוב שיש. וההערה לגבי הזום היא הערה נכונה.

חלק מהלקחים שאנחנו צריכים כמערכת להפיק, הרי שם זה בא במפתיע, עכשיו זה לא במפתיע, ייתכן שגם בחצי השנה הקרובה יצטרכו לחזור ללמד בזום, אתה רואה מה קורה. כרגע אפשר ללמד פרונטלית באולפנים, אני לא יודע כמה זמן זה יחזיק לאור הדינמיקה שיש לנו ולכן אחד מהאתגרים שלנו, אני חד משמעית מקבל את ההערה, כי שמעתי גם תלונות מלא מעט עולים בנושא הזה, להכין את עצמנו בצורה יותר טובה להוראה בזום.

להיות שלא נוכל ללמד פרונטלית, זו המציאות, כל יום סוגרים עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. אני בזמנו פעלתי לפתוח את האולפנים כמה שיותר מהר ברגע שנכנסתי לתפקיד כי הם היו סגורים, כי הם הלכו איכשהו לאיבוד, לא היה להם אבא ואמא, התערבתי מול שר הבריאות והם נפתחו. אנחנו מבחינתנו ערוכים לתת הוראה גם ככה וגם ככה. לגבי איכות ההוראה בזום יש לנו - - - מי יכול להגיד לנו מה העלות התקציבית של הארכָּה הזו של החודשיים, בין חודש לחודשיים? מי קובע את תוכנית הלימודים?

באולפנים של המדינה, לא בפרטי. ניתן לאנדרי, שהוא העלה את הנושא הזה ואחר כך נעבור. אני רק רציתי לשאול מבחינת האולפנים בתקצוב המדינה, בהוראת המדינה, תוכניות הלימוד, כל כמה זמן הן מתעדכנות בהתאם להוראה יותר מודרנית? כי לפי מה שאני שומע מאותם העולים יש פה בעיה גם של האיכות, כי בעצם בן אדם שמסיים את אולפן א' הוא אפילו לא מסוגל לנהל שיחה רגילה. אני זוכר את עצמי, אחרי סיום אולפן א', אני רכשתי את השפה בעבודה במפעל. אחרי האולפן לא הייתי מסוגל לדבר, פשוט לא הייתי מסוגל לדבר. השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: כי רמה א' לא מספיקה. לא, אבל שאלה, יש עכשיו שיטות לימוד, אני שואל, יש שיטות לימוד מקווננות שמאפשרות למעשה להתחיל לדבר בשפה זרה תוך חודש-חודשיים. אפשר, כאחד שמכיר את זה. כיוון שהשר מתעסק בנושא הפדגוגי יותר אז - - - כן, זאת השאלה, האם יש כרגע שיטות שאתם יכולים ליישם או לפחות לבחון להוראה בהתאם לרוח המודרנית? משרד הקליטה, אם אפשר לפני הישיבה ב-14.7, אם אפשר שייתנו לנו את העלויות התקציביות עוד לפני הישיבה, שנוכל לטפל בזה קצת לקראת הישיבה הבאה. אנשים, גם בחו"ל, הקורסים הפרטיים, עושים המון כסף על הקורסים הפרטיים כשרמת ההוראה באמת גבוהה. זאת אומרת בן אדם מסוגל ללמוד שפה, לפחות בתקשורת הבין אישית הכי בסיסית. אם אפשר להעלות את זה. מי נותן ואוצ'רים?

השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: הקליטה. העלינו את איגור. איגור הוא מורה עם ותק של 27 שנה בהוראת עברית. כן,

יש גם את

אביטבול, בעלת האולפנים. קודם כל נעלה בזום את משרד הקליטה ואחר כך את בעלת האולפנים.

תגיד לי עם מי אפשר להיות בקשר, אני אשמח להגיש שיטות חדשות, מתקדמות, שתלמידים רוצים. זה כל המסר שנתנו לי בזמן שאני יכול

ולהצעה שלך, או לבקשה שלך להארכת הסל בחודשיים, נתייחס כפי שהתחייבנו ב-14, את הנתונים אנחנו נשלח בימים הקרובים.

יש הבדל בין אדם שלומד כבר באולפן וסיים את התקופה שלו, ששם צריך תקציב מיוחד, לבין עולים חדשים שהגיעו. הגיעו בתקופת הקורונה מעל 2,000 איש, אלה לא מקבלים ואוצ'רים. פה זה לא עניין של תקציב, יש לכם את התקציב שלכם. זה לא קשור למה שדיברנו, יש כאלה שמגיעים חדשים, זה במסגרת התקציב.

לא נותנים להם בגלל שיש לכם מקום מיותר באולפנים של המדינה? זו הסיבה או סיבה אחרת? לא, בוא נחדד רגע. האולפנים הפרטיים, אנחנו אפשרנו גם בתקופת הקורונה, אני אומרת שוב, לכולם ללמוד, כל מי שהתחיל, היו 815 כאלה שקיבלו כבר ולכולם אפשרנו ללמוד והודענו את זה גם לאולפנים הפרטיים. לגבי הנושא של הפניות חדשות לאולפנים הפרטיים, אני מזכירה, אנחנו אמרנו את זה בדיון הקודם, אני אומרת את זה גם כרגע, עד שלא יהיה תקציב לעניין הזה אנחנו לא נוכל לתת הפניות חדשות, אבל חשוב לי לומר, אין אף עולה שלא מקבל אולפן, אני מקווה שזה ברור. אין אף עולה חדש שעולה עכשיו שלא מקבל אולפן ולא מקבל לימודי עברית. אבל אם עולה רוצה לבחור אולפן פרטי, יש לו את הסיבות משלו ומאפיינים משלו, צריך לאפשר לו את זה. אנחנו נשמח לעשות את זה, אנחנו מאוד מאמינים במסלול הזה, אנחנו חושבים שהוא מסלול מאוד מאוד נכון, הוא מאפשר באמת להגיש סל או מנעד של אולפנים ובכל אופן כרגע אנחנו נטולי תקציב בעניין הזה.

את אומרת שאתם תשמחו,

הנה, זה בדיוק מסוג החסמים, אדוני היושב ראש. הם לא מקבלים ואוצ'רים, אז תחלקו את הוואוצ'רים, אחרת הפרטיים יסגרו ולא יהיה לכם אותם בסוף. זה לא שהם ימתינו לכם עד שתחליטו לעשות משהו, גם הם צריכים לעבוד, אז תחלקו את זה בין המדינה לבין הפרטיים, אל תיתנו רק לאלה שבאחריות המדינה או הסוכנות, תנו גם לפרטיים משהו. אחרת הם לא יהיו, הם יסגרו את האולפן ועד שתעשו את זה עוד הפעם ייקח שנה-שנה וחצי. כשתתחיל העלייה לא יהיה לכם אותם, זו התוצאה של העניין. אני רוצה רק לומר עוד פעם נתונים. כ-90% מהעולים לומדים באולפני משרד החינוך, אנחנו ייצרנו את המסלול הזה אי שם ב-2016 ואנחנו מאמינים בו ואנחנו עושים הכול בשביל לנסות לפתוח אותו לחדשים, אין מצב שעולה אין לו מענה בתחום לימודי העברית. את לא עונה לי. אז בואו נעשה את זה לקראת הדיון ב-14, ב-14 אנחנו נדבר על זה גם כן.

תודה, בהחלט. השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: בסוגיה הזו אין לנו מה לעזור. אני יודע, הבנתי כבר את זה. כן, רוית, קצר.

כבוד השר ואדוני היושב ראש. אני מפקחת במטה אגף לחינוך מבוגרים, אנחנו אחראים על האולפנים להנחלת השפה, אנחנו גוף מקצועי ומיומן. ולשאלתך, חבר הכנסת אנדרי, תוכניות הלימודים שלנו מתחדשות, הן התחדשו לאחרונה, בנוסף לזה אנחנו בשנים האחרונות עשינו פריצת דרך משמעותית בכל הנושא של הוראה מתוקשבת, יש לנו אתרים ב-moodle, מלווי הוראה ולמידה, אנחנו מלמדים דרך הזום. כל משאבי הלמידה המקוונים שלנו התחדשו ואנחנו נתנו מענה לעולים בתקופת הקורונה. באותה נקודה, ב-15 במרץ, כשהופסקו הלימודים אנחנו מיד עברנו לזום מכיוון שיש לנו את התשתיות של הידע והטכנולוגיה שנתנו מענה לסיפור. ואני רוצה רגע עוד משפט, ברשותך, חבר הכנסת. בתשובה לשאלתו של יושב ראש הוועדה, כשחזרו הלימודים ב-31 במאי אנחנו אפשרנו ללומדים שהיו בכל המסגרות שלנו, ואני מדברת גם על אולפנים ראשונים וגם על אולפני המשך, להמשיך את הלימודים שלהם על בסיס בחירה ו-33 כיתות, 766 לומדים, בחרו להמשיך את הלימודים שלהם ואנחנו כמובן פתחנו את זה כדי לתת מענה למציאות המורכבת. תודה רבה. אני רציתי לשאול אותך, היות שזה כבר קיים וזה מקוון ויש לנו פה משבר עם הזדמנות, האם לא נכון להתחיל את תהליך למידת השפה, אם זה כבר מקוון, כשהאנשים נמצאים בחו"ל ומתחילים להתעניין בעלייה ומתחילים לחשוב על זה? קחו בחשבון שיש לנו ב-14 ישיבה ארוכה בעניין הזה. כי זה משאב אדיר. אנחנו נשמח לשתף פעולה עם כל מהלך כזה לטובת העולים, שטובת העולים לנגד עינינו.

רק לומר שיש פה ממש ממש הזדמנות שתעשו מהפכה, כאילו תשיקו תוכנית שמתחילה את לימודי העברית משם, הקורונה היא

אנחנו באמת חוללנו מהפכה במשאבי הלמידה המקוונים שלנו ונשמח לשתף פעולה עם כל יוזמה וכל מיזם בשמחה רבה.

בעצם עכשיו אני מבין שאתה מתעסק בנושא הפדגוגי יותר, אנחנו מעוניינים בדבר כזה, את משרד הקליטה נכתוש ב-14 בחודש - - - השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: בהצלחה.

אנחנו רוצים, אחת, שתאפשרו לעולים ללמוד דרך האינטרנט כבר בחו"ל, אני יודע שיש לזה עלויות תקציביות גם. כבר בחו"ל, דרך הזום, לנצל את הזום וכל הדבר הזה, כשהם יבואו כבר יהיה להם לימודים שהם קיבלו, הם יבואו חצי מוכנים. השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: קודם כל נדמה לי שלסוכנות היהודית, לפי מה שאני מכיר, לפחות בחלק מהעולם, יש כבר היום תוכניות להוראת עברית מקוונת בחו"ל. הרי מי שעוסק בהוראת עברית בתהליך העלייה זה הסוכנות.

ואנחנו רוצים גם שיפור של תוכניות הלמידה דרך זום גם בישראל. השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: זה אתה צודק. את זה ואת זה, שני הדברים האלה אם אפשר שתיכנס לזה. השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: זה אתה צודק,

השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: לא, חו"ל זה אחריות של הסוכנות. לא משנה, אבל זה באחריותך, זה פדגוגי. תגיד להם שזה מה שאתה רוצה. נו, מה העניין? כדי שיבוא חצי מוכן, זה גם יעזור לך בישראל. אם הוא בא כבר חצי מבושל בנושא של העברית - - השפה זה אחד החסמים הגדולים ביותר. - - אז כשהוא מגיע לארץ הוא כבר חצי, ילמד יותר מהר ויותר טוב וישתלב יותר מהר.

ישתלב ונסיר את החסם של השפה. אני מאוד מתנצל, אנחנו נמשיך ב-14 בחודש, תתכוננו טוב הפעם. תודה רבה לכם, תודה רבה, כבוד השר. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.